אני מתכבד לפתוח את דיון ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בנושא: תוכנית חירום להעלאת יהודי צרפת לישראל הצעה לסדר של חה"כ יוסף טייב. אני אתן לחה"כ להציג את ההצעה, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. הרעיון של להעלות הצעה לסדר על תוכנית חירום לעולי צרפת נולד בעקבות המהומות האחרונות. זה לא סוד שאנחנו רואים פעם אחר פעם מה שקורה במדינות העולם, ובכוונה אני רוצה לשים את זה בפתח דבריי. מבחינתי, ההצעה לסדר שאני מביא לעולי צרפת תקפה לכל יהודי העולם, ודאי יהודי אוקראינה שכרגע נמצאים על סדר היום במלחמה הקיימת. עליהם משרד הקליטה אמר שאין יותר בעיות. אז בנושא הזה אני חולק, ואני בצד שלך, אדוני היושב-ראש. אני חושב שתפקידה של מדינת ישראל וממשלת ישראל כמדינה יהודית ומדינת הגירה ואני אומר את זה בכל הופעה שלי עצם קיומה של מדינת ישראל הוא בשביל העלייה, כולנו עולים או בני עולים בצורה כזו או אחרת, והמחויבות למדינה ולממשלה כלפי העלייה מכלל מדינות העולם היא דבר שצריך להיות בראש סדר העדיפויות של הממשלה, בוודאי של משרד העלייה והקליטה, ושאר משרדי הממשלה. לכן רציתי לשים את זה בפתח דבריי, שאין בדבריי כדי להוריד או להמעיט ממדינות אחרות. רק שההצעה לסדר עלתה בתקופת המהומות לפני מספר חודשים. לצערי, משרד הקליטה ושר הקליטה לא מצאו לנכון להגיע למליאה ולתת תשובה על אותה הצעה לסר,

החלטתי והחלטת חברי הכנסת הנוספים שהצטרפו להצעת הסדר הייתה לכנס דיון בוועדת הקליטה, ואני שמח על כך שהדיון מתכנס בימים אלו. אני קיבלתי את המענה שמשרד הקליטה הביא לוועדה. קודם כל, יש לי רק לברך על התוכניות הקיימות והחדשות, על התפתחות ותוספת תקציבים, ושיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ועם ההסתדרות הציונית העולמית, ושאר הגורמים הרלוונטיים, משרד החינוך ועוד. אני חושב שבתפיסה שלנו אנחנו צריכים להבין שעידוד עלייה הכי טוב הוא לא תוכניות נוספות שאנחנו נשקיע בעולם. זה חשוב, זה חייב להישאר, אבל אני חושב שיחד עם זאת אנחנו חייבים להבין שעידוד עלייה הכי טוב הוא קליטתם המיטבית של העולים פה בישראל, ולא משנה מאיזו מדינה. שוב, אני אחזור ואומר פעם אחר פעם יהודי אוקראינה, עולי ברה"מ, אמריקאים, קווקזים, אתיופים, צרפתים ועוד ההצעה לסדר ממוקדת על עולי צרפת כי היא עלתה בתקופה שהיו מהומות בצרפת. אני רוצה להגיד כאן, אדוני היו"ר, בצורה ברורה מה שקורה באירופה, ובפרט בצרפת, צריך להדליק לנו מנורה אדומה. אנחנו, לצערנו, יושבים בפסיביות, והדבר הזה הולך להתפוצץ לנו בפנים. מה שקורה עם המוסלמים רק ילך ויגבר. הדבר הזה הולך להתפוצץ, והשאלה היא לא אם יתפוצץ, אלא מתי. ולכן אני חושב שכמדינה, האחריות הראשונית שלנו צריכה להיות אם אנחנו מוכנים למצב שבו יהיה פיצוץ כזה או אחר, ואנחנו נעמוד מול גל עלייה מסיבי מאוד של יהודי צרפת ויהודים בכלל אירופה, ומהעולם כולו. כשאני מסתכל על התוכנית ועל המענה של המשרד, אני רואה המון תוכניות לעידוד עלייה, ואני מברך על כך שי ונריה והמשרד, וכולם. בניית אולפנים, הכנה ותוכניות, הכול טוב. אבל כשאני שומע, לצורך העניין, שקיימת היום תוכנית כמו תוכנית 'מחוברים', שהיא תוכנית קיימת, והייתה לי הרבה ביקורת על הממשלה הקודמת, אבל יש דבר אחד שאפשר לומר כסף קואליציוני שהגיע כדי שהתוכנית הזאת תקום בשיתוף עם משרד החינוך ושאר המשרדים, שמשלב ילדים בתוכניות חינוכיות, בחוגים ועוד, כדי שאותם ילדים לא יהיו עוד ילדי ברזלים שמסתובבים ומחכים ברחובות, ויורדים לסמים ועוד, אלא מכניסים אותם למסגרת מאוד ברורה שגם לא שומרת אותם בתור צרפתיות ובקהילתיות, אלא מפזרת אותם בתוך מתנ"סים כדי שישתלבו בצורה מיטבית ביותר בחברה הישראלית, ויוכלו לרכוש חברויות חדשות והיכרות עם המגזר. בפרק הזמן הזה שאנחנו מדברים, התוכנית הזאת נסגרה. אגב, היא תוכנית שקיימת למעלה מעשור, כמדומני. אני זוכרת את 'מחוברים' עוד מהתוכנית שפועלת ברשויות המקומיות. עוד בזמני כמנכ"ל זה היה.

ואני חושב שלא מדובר בהרבה כסף, ודאי כשאנחנו רואים את הכספים שמסתובבים בכל עבר. אנחנו מדברים על בין שישה לשמונה מיליון שקל, דרך החברה למתנ"סים גוף מקצועי, דרך עמותת-גג קעליטה, שגם הכניסה יד עמוק לכיס, ומשרד החינוך. אני חושב שהדבר הזה חייב לעלות על סדר-היום של הוועדה. אנחנו מביאים תוכניות גרנדיוזיות, סיפורים, תוכניות, חלומות זה טוב. אני אומר, מי שלא חולם לא עושה. אבל זה לא יכול לבוא על חשבון דברים קיימים. הדברים הקיימים חייבים להיות, להתקיים ולגדול.

אני כן מצפה לקבל מהמשרד השר בעצמו פנה אליי, לנסות לראות איך, בזמנו, עוד לפני העברת התקציב, מביאים כספים קואליציוניים, לצורך העניין הזה. לא עלה בידי להביא את הפתרון. אני חושב שמשרד העלייה והקליטה ומשרד החינוך חייבים להכניס את היד לכיס כדי שהתוכנית הזאת תהיה קיימת. יחד עם זאת, ישנן תוכניות נוספות שחייבות להיעשות פה במדינה, בתוך גבולות הארץ, ולא מעבר לים. תגבור במערכות החינוך, תגבור בשעות עולים. אתמול קיבלתי מבתי-הספר של החינוך העצמאי שמשום-מה החליטו שבקדימה שלא מגיע לאותם עולים שעות עולים יותר, ואין שם אולפנים ואין כלום.

לדבר ולדבר על מספרים גרנדיוזיים, ואנחנו נביא פה עשרות אלפי עולים וכולי אם הפלטפורמה לא תהיה מוכנה פה,

זה לא לאתיופיה, עם כל הכבוד שיש לי לכלל העולם, יש להם עוד אופציות. הם ילכו לקנדה, ילכו למיאמי, והדבר הזה קורה. אנחנו רואים את הירידה הדרסטית בעליית עולי צרפת, אם נשווה לשנים האחרונות.

כל שקל שנשקיע אנחנו מדברים בעלייה ייחודית שתתרום הן במערכת הבריאות,

במערכת האקדמיה, בכל נושא שאנחנו ניגע. ולצערי, אני לא רואה את המשרד שותף. אני שומע המון דיבורים ופחות מעשים. דיבורים כמו חול, ולצערי, אין מה לאכול. יש לנו ארגונים גדולים של עולי צרפת, הן בפן האקדמי, הן בפן החינוך והן בפן התעסוקתי.

אני רוצה לקבל תשובות ממשרד הקליטה ולראות ברמה האופרטיבית, בתקציב האחרון, מה קיים, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מובילים את ההתפתחות ואת הרצון לעלייה נוספת, ודאי של עולי צרפת, ומכלל עליות העולם. אדוני היו"ר, אמרת בעצמך המשרד טוען שכלפי עולי אוקראינה הכול בסדר. שהמשרד יסביר לי איך הכול בסדר. אם מול עולי צרפת הכול בסדר, שהמשרד יגיד לי איך הכול בסדר.

כנציג הצרפתים פה בכנסת, מקבל מאות פניות, הן בבעיות חינוך, הן בבעיות של סטודנטים ואקדמיה, הן בבעיות של הכרת התארים. אני בקשר עם משרד הבריאות, וכרגע אנחנו מנסים לקדם את חוק הפודולוגים. הדבר הזה לא מספיק,

אני חושב שצריך לשים את זה על סדר-היום ולדפוק פעם אחת ולתמיד על השולחן ולהתחיל להעיר שם את העצים. תודה, אדוני.

מאחר שאתה יו"ר ועדת החינוך אתה לא מגיע הרבה לדיונים פה, אבל עשו חיזוקים פה בשולחן למטה מרוב שאני דופק על השולחן. את מה שאמרת תמיד באים אליי כי אני מהאופוזיציה,

אתה אופוזיציה. אתה אמרת דברים נכוחה שבאים דווקא מחבר בקואליציה,

וזו לא שאלה של צרפת,

רוסיה או ארה"ב בכלל. יש פה שאלה של מה הפעילות שמתבצעת לטובת קליטת העלייה, איך מנותבים התקציבים ואיך העסק הזה מנוהל. אני מרגיש, ואני אומר את זה למשרד הקליטה, שכועסים עליי. יש לי ידידות אישית עם השר, אבל גם הוא כועס עליי.

אני חושב שהמשרד פשוט לא באירוע, הוא לא באירוע של קליטת עלייה. הוא גם לא באירוע של עידוד עלייה. בפעם האחרונה שהייתה תוכנית לאומית שציינה את עולי צרפת, מה שנקרא 'צרפת תחילה', לשמחתי, זה היה משהו שאני יזמתי אז כמנכ"ל משרד לפני עשור. אגב, נוכח רצף של אירועים שקרה בצרפת, מצב כלכלי שהיה קשה אז יותר באירופה, ומדינת ישראל הייתה במצב יותר טוב,

איך זיהינו את ההזדמנות? כי בגלובל סנטר הפניות עלו מ-300 בחודש ל-1,800 בחודש, ואז אתה מבין שיש אירוע. ולא יכול להיות שאנשים ממתינים בתור כדי לעלות לארץ ישראל. ממתינים בתור, המתינו אז בתור, היה תור. אני לא יודע מה המצב היום במשרדי הסוכנות היהודית. להערכתי, אין תור. לשמחתי. לא לשמחתך. אין תור כי אין הרבה פניות. זה לא שאין תור כי אנחנו עושים את העבודה הכי טוב בעולם. אין לי טענות לסוכנות בהיבט הזה. אבל אין תור כי אין הרבה פניות. זה נובע מכל מיני סיפורים. קודם כל, צריך להבין שעלייה וקליטה נובעות גם מגורמים חיצוניים. זאת אומרת, מערכת הרווחה בצרפת היא טובה, הקירבה הגאוגרפית, וגם הקהילה היהודית שם חזקה מאוד, עם מוסדות קהילתיים חזקים מאוד. אז קבלת ההחלטה צריכה עוד כמה גורמי דחיפה שיכול להיות שהיום הם לא בנמצא, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר זה לא אומר שמחר הם לא יהיו שם, זה לא אומר שאנחנו לא נמצא את עצמנו במצב הזה. כשאני שומע שמבטלים כאן תוכניות קליטה שעובדות משרד העלייה והקליטה טיפל עד לפני שנתיים בממוצע ב-25,000 עד 30,000 עולים בשנה, ובשנה האחרונה הם עברו את ה-70,000. אני לא יודע כמה יגיעו השנה, אבל קצת פחות. מבחינת קליטה הם צריכים לטפל ביותר.

זה לא רק שתקציבי עידוד העלייה היו צריכים להישאר לפחות אותו דבר או אפילו לגדול, אלא תקציבי הקליטה היו אמורים לגדול באותו יחס בקליטה בקהילה ובתחומים אחרים, וזה לא קרה. ופה מתעוררות הבעיות, כי הצרכים לא נעלמים בהרבה מאוד תחומים, ואני מצטרף לגמרי לקריאה שלך. אתה יכול לקרוא אותה, יש לך הזדמנות היום, בשעה 12:00, שתי קומות למעלה, בוועדת הכספים, יש העברות תקציביות. אתה חבר קואליציה. תעצרו את ההעברות התקציביות. תגידו, חבר'ה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהיחס של הממשלה לעלייה ולקליטה הוא כזה. וזה היחס. זה היחס שמרגישים העולות והעולים בכל דבר ועניין, מהכניסה שלהם למשרד הפנים, עבור בכל הדברים האחרים. וליבי עם עובדי משרד העלייה והקליטה אותה כמות עובדים, אותו היקף כמעט, צריכים לטפל בפי שניים וחצי עולים.

ולכן, במובן הזה אני מצטרף אליך, רק שהתוצאה שתהיה בסוף היא שהמשרד יחזור למספרים דומים ונפספס את ההזדמנויות האלה. אני אומר את זה בהקשר של רוסיה ואוקראינה. ניהלנו דיון על זה. ביקשנו להחזיר את מרכזי ה-One-Stop Shop ולפתוח אותם לעולי רוסיה. יש תור בנתיב של כמה אלפי משפחות שממתינות. וצריך להבין שיש אלפי משפחות שממתינות לריאיון כדי לעלות לישראל, ואומרים להם, תבואו בעוד שמונה חודשים.

זה לא סביר, לא בצרפת, לא ברוסיה ולא בארה"ב.

מעבר לכל הפעילויות האחרות, שערי העלייה חייבים להיות פתוחים, וכרגע הם לא. בהקשר של העלייה מצרפת, אני חושב שמדינת ישראל חייבת לראות בקהילה הזאת, גם כקהילה, ולהבין מה המשמעות של עלייה קהילתית לכאן. ניסינו ועשינו את זה גם אז. בחלק מהזמן זה היה בהצלחה. ראינו את המספרים גדלים מ-1,800 עולים בממוצע לשנה לכמעט 10,000 בשיא. הגענו למעל 8,000 ב-2016 אחרי 'היפר כשר'. אבל היו שלוש שנים של עלייה רצופה. לצערנו, אנחנו בונים את עצמנו תמיד מול אותו מנוע דחיפה. בואו נייצר מנוע משיכה - - - לא, התוכנית התחילה ב-2014. היו עוד מנועי דחיפה ב-2015 וב-2016, ועדיין בקליטה לא נעשה מספיק יחד עם זאת. אושרה בתקציב האחרון תוספת תקציב של 120 מיליון שקל עבור תוכנית ייחודית לעליית יהודי צרפת.

לאן הם הולכים? ראיתי פרסום שהמשרד יקצה 12 מיליון שקל

12 מיליון שקל במונחים של משרד קליטה לכסף גמיש זה המון כסף, זה המון כסף להפעלת ירידים בחו"ל שבהם ייחשפו לעולים החדשים פוטנציאלים בהתיישבות ביהודה ושומרון. יש פה נציג של משרד ההתיישבות? אני אשמח להתייחס. לא הזמנו את משרד ההתיישבות? פתאום יש עוד משרדים שעושים אז בסדר, שיבואו, שיספרו מה הם הולכים לעשות עם 12 מיליון שקל לטובת יהודה ושומרון. אני בעד, אגב. אין לי בעיה, שיעלו, אבל מכל העולם. צריך להסתכל על העלייה ולאהוב את כולם, צריך לאהוב את כל מי שעולה למדינת ישראל. זה מהכספים הקואליציוניים, נכון? לא מליבת משרד - - - זה בכלל לא משנה. זו שאלת הבנה. זה בכלל לא משנה. היה לנו פה קודם דיון עם הבנקים, והם לא בודקים. מבחינתם זה אותו כסף, זה כסף שיוצא לפעילות. או שיש פעילות ב-12 מיליון שקל או שאין פעילות ב-12 מיליון שקל.

אם יש פעילות ב-12 מיליון שקל מבורך. אם זה 12 מיליון שקל שמערבבים את הים, כמו שנהוג לומר לפעמים, אז לא עוזר לי שיערבבו את הים. נתחיל עם הסוכנות היהודית, בבקשה. תודה רבה. אני רוצה להתייחס לטווח הקצר ולטווח הארוך.

כולנו פה עוסקים בעלייה מצרפת הרבה מאוד שנים, וכולנו יודעים להגיד את המשפט שהפוטנציאל מצרפת הוא הרבה יותר גדול מהמימוש שלו ואיך אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזו. את הירידה במספרי העולים מצרפת אנחנו חווים אותה כבר שנה, שנה וחצי. היא התחילה ב-2022. אז עלו 2,184 עולים בסך-הכול. בתקופה המקבילה אשתקד, ינואר עד אוגוסט, עלו 1,717, והיום אנחנו ב-768. אנחנו צריכים לעבוד בצרפת על שני מרכיבים. מרכיב אחד הוא מרכיב קצר-טווח, וזה לנצל הזדמנויות. בדיוק כמו שאמר היו"ר, אחרי 'היפר כשר' ואחרי אירועים אחרים ידענו להיות שם, להרחיב את המנעד ולתת שירות יותר טוב. יצא שהיינו בצרפת גם עם השר כשהיו את המהומות בצרפת, בדיוק עשינו את טקס הפרידה מהעולים, יחד עם אריאל וכולי, וראינו את ההזדמנות. כשיש הזדמנויות כאלה אנחנו צריכים להיות שם. רק לפני מספר ימים עשינו מאמצים ממוקדים, שלחנו לצרפת שלושה שליחים שהגיעו בשירות על יד הבית. לקחנו אנשים שפתחו תיקי עלייה ולא התקדמו, מעל 40 בתי-אב, ופשוט הגענו אליהם הביתה שלום, למה לא עלית?

אנחנו עכשיו לקראת העלאת קמפיין, ממש לפני ראש השנה, עם מאות אלפי שקלים ביחד עם המשרד לטובת עלייה של תוכניות צעירים. אז תמיד צריך להיות שם בשביל הטווח הקצר. לגבי ארוך טווח אני רוצה לדבר ספציפית על הקליטה והדיור. סיימנו עכשיו מחקר שעשינו עם מועמדי עלייה, למה הם לא עולים לישראל. לא שאלנו למה אתם באים, אלא למה אתם לא עולים. 47% לא עולים בגלל סוגיית הדיור.

מאוד ברור, מאוד מובן. כולנו מבינים את יוקר המחיה בישראל, ואני חושב שהוא אחת הסיבות למה עולים לא עולים. תוסיפו את מה שקורה כרגע בכלכלה, זה מתחבר ביחד. המאמץ שאני לפחות אמון עליו ביחד עם משרד העלייה והקליטה, ואנחנו מזהים פה את הפוטנציאל, הוא להרחיב את היצע הדיור במרכזי קליטה ותוכניות קליטה לעולים מצרפת. כשדיברת על למה הם לא באים, אנחנו רואים את זה בצורה בולטת וברורה. יספר לנו פה אחר-כך אריאל על דברים שהיו גם בעבר. ולכן, אנחנו כרגע במאמץ עילאי. אני לא רוצה לחשוף פה את הכול, אבל כרגע אנחנו במשא-ומתן,

אריאל. אוניברסיטת אריאל או העיר אריאל? עם העיר אריאל, עם יזם באריאל. היינו לפני שבועיים בקרני שומרון. אנחנו כרגע במשא-ומתן עם מרכז - - - אני חושב שאחד הפתרונות המרכזיים,

לא רק לעולי צרפת, בגלל יוקר המחיה בישראל, בגלל העובדה שאם הם מוכרים נכס בחו"ל, לצערנו הרב, גם אתה מוכר היום בית בחצי מיליון יורו בצרפת, זה לא מביא אותך מספיק להתקרב למשהו בארץ.

ככל שאנחנו יכולים לעבוד על פתרונות הדיור, זה בהחלט יסייע, כולל הרעיון שהלך בוועדה ואני יודע שהמשרד מנסה לקדם אותו, לקצר ולשנות את שיטת התשלומים. במקום לפרוס את הכסף על פני תקופה ארוכה - - - לא,

זה לא יקרה, לא בגלל שאנחנו לא רוצים.

אני חושב שזה חבל מאוד כי זה היה נותן פתרון אדיר. הצעתי את זה כבר לפני שתי כנסות, שי.

שום דבר לא זז. אז בהינתן שזה לא קורה, פתרונות הקליטה ותדברו אחר-כך על כל הסיפור של הפעילות החינוכית, אני מאמין בה אבל אני לא עוסק בה באופן ישיר ככל שנרחיב פה את היצע הקליטה במגורים ותוכניות תעסוקתיות, וכרגע פיתחנו ארבע תוכניות ואנחנו יוצאים לשיווק שלהן עם המשרד,

זה הפתרון למרבית הקשיים שהעולים נמצאים בהם. בשירות ליד הבית שעשינו עכשיו, עם פרדו מנתניה ועוד שליחים של הסוכנות היהודית שהגיעו לשליחים הללו, היו סיבות אובייקטיביות. אבל אני יכול להגיד לכם שהרוב הגדול אמר לנו בצורה ברורה: דיור,

קשה לפתור את בעיית הדיור בישראל, אני מבין.

ככל שנצליח ביחד עם המשרד להרחיב את היצע הדיור לצעירים ומשפחות צעירות, אני לחלוטין אופטימי. אני רוצה לסיים בנקודה אופטימית אחת. ראינו גם, לגבי עידוד עלייה, שיש לנו לא רק ירידה במספרי העולים, לצערי הרב, אלא שיש לנו גם ירידה במספר פותחי התיקים מצרפת. זה אינדיקטור שלילי מאוד, כי ברגע שאתה רואה שפחות אנשים מתעניינים בעלייה, ואני לא נכנס למרכיב של מה שקורה בקהילה בצרפת, אבל בתפקיד שלנו לפחות, כמו שהסברתם כאן, אנחנו מתחילים סריה של פעולות נוספות לעידוד עלייה. אני כן יכול להגיד שכבר עכשיו אנחנו רואים התמתנות בדבר הזה. בשנה שעברה, בתקופה המקבילה אשתקד, 2022, היו 1,216 תיקי עלייה, אני מדבר על תיקי אב, לא על נפשות. אנחנו כרגע בינואר עד אוגוסט עם 951. זו ירידה, אבל לשמחתי היא מתמתנת. ואם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, אנחנו חייבים להשקיע בעידוד עלייה. יגידו פה כולם, עידוד עלייה הכי טוב הוא הקליטה, אבל עידוד עלייה טוב יגביר לנו את מאגר העולים הפוטנציאליים להמשך, וגם זו משימה לא פחות חשובה. תודה רבה. אריאל קנדל, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. נראה לי שעם כל מה שנאמר פה אני כמובן מסכים, והכול בסדר. אבל אני לא בטוח שזה הדיון. אז כהרגלי בקודש, אני אגיד את זה בלשון הכי ברורה. במקור, דיברו על תוכנית חירום לצרפת, ובמקור זה היה אמור לקרות לפני שלושה ארבעה חודשים. יצא לי להיות בצרפת במהומות האלה, ואגב,

כשיש את המהומות האלה, אני נוהג להגיע למקומות שזה קורה בהם,

לא לבוש ככה, כדי לראות את זה מקרוב. מי שעדיין לא הבין את זה, אז הסיפור באירופה זה Game Over אחד גדול. לי מותר להגיד את זה מהעמדה שאני נמצא בה. אומנם הקהילה חזקה, כמו שאמר היושב-ראש, אבל זה למראית עין. שי דיבר על הרבה מאוד דברים.

אני אשמח לראות גם מספרים מבחינת יעדים, ולמה חותרים, כי באירוע הקשה הבא, חס ושלום,

מה לעשות, זה כבר לא יהיה אירוע טולוז ולא 'היפר כשר'. חברים, הסיפור שם הרבה יותר גרוע ממה שהיה בעשור האחרון. אז הצברים שבינינו, זה לא אני, תמיד חושבים שפריז, שאנז אליזה, מגדל אייפל, הם מקומות נחמדים שנחמד לטייל בו, ואולי חלק מכם היו שם בקיץ האחרון. אז זה נכון אולי לאיזורים האלה, אבל רוב היהודים לא גרים שם. נכון, חושבים שבעיית הדיור בארץ זה בגלל הצרפתים, אבל זה לא הסיפור, וכשאומרים שיש 50,000 שרוצים לבוא הם עדיין רוצים לבוא, אבל הם לא באים כי יש פה יוקר מחיה מטורף, וכמו שהיו"ר אמר, צרפת מציעה דברים הרבה יותר ממה שמציעים פה. אז אני רוצה להגיד ואני אשמח שזה יהיה רשום בפרוטוקול, כי תמיד צריך מישהו שיגיד את זה אירופה בוערת. מבחינתי זה Game Over. מי שמבין את זה,

ומי שפחות מבין, יבין ויופתע, אבל האירוע הוא מאוד-מאוד-מאוד גדול. וצריך להגיד גם משהו פוליטי צרפתי. הרי היום יש כ-70 מיליון צרפתים בצרפת, כ-12 מיליון הם מוסלמים שמשפיעים באופן גורף על מה שקורה בפוליטיקה הצרפתית. היום נשיא צרפת לא היה נבחר בלי החבר'ה האלה. צריך להבין את זה. מי שמסתכל על המספרים של הבחירות האחרונות בצרפת בלי הקולות האלה הוא לא היה נבחר. אני אומר את זה כי זה משפיע ביום-יום על המדיניות של צרפת בכלל וגם על המדיניות המוניציפלית באיזורים שיש הרבה מאוד אנשים כאלה. אני רוצה להגיד שוב תוכנית חירום, נכון, ואם זה לא יקרה עכשיו, אז ניפגש מתי? מי שחושב שזה יהיה בעוד עשר שנים, זה לא יהיה בעוד עשר שנים. הסיפור מאוד-מאוד קשה, ועכשיו יש שתי אופציות, או שהמדינה תעבוד כמו שהיא יודעת לעבוד במצבי חירום, או שפחות, ואז ננסה כבר עכשיו להציע מסלולי קליטה לאנשים שרוצים לבוא, ולפחות ה-50,000 שרוצים לבוא עכשיו אולי יוכלו להגיע לישראל,

תודה. משרד הקליטה, בבקשה. אני מצטרפת לדברים של כל מה שנאמר פה על-ידי שי ועל-ידי אריאל. מהרגע שהשר נכנס לתפקיד, הוא קבע כי אחד היעדים הוא הגדלת מספרי העולים מהמערב בכלל ומצרפת וארה"ב בפרט, באמצעות השקעה בעידוד עלייה והתאמת תוכניות קליטה. בשותפות מלאה עם כל הארגונים והמוסדות הלאומיים ובאמצעות אופק ישראלי אנחנו מגבשים תוכניות עידוד עלייה. חלקן בפיילוט. רובן מיועדות לשנת 2024, וחלקן כבר הושקו. מבחינת תוכניות קליטה, בשלב הראשון אנחנו מוכוונים צעירים, אבל כוללים גם היבטים משמעותיים כמו משפחות שעולות מצרפת, אם זה תוכניות אקדמיה, מעטפת לצעירים עולים בישראל, מערך ליווי אישי, עלייה קהילתית, ובנוסף, מתגברים באופן משמעותי את פעילויות עידוד העלייה בצרפת,

באמצעות אופק ישראלי. אפשר לקבל פירוט על אותן תוכניות? כי אלה משפטים יפים, וברמה האופרטיבית הייתי מאוד שמח לדעת מה הן התוכניות האלו. אז יש פה את שמעון שמילה מהסוכנות וגם את יגאל מאופק ישראלי. אם תרצו פירוט, הם ישמחו להגיד כמה מילים על התוכנית עצמה. ויש פה גם את - - - אולפני העברית שלהם ועוד פעולות נוספות. אני אשמח לדעת לאן הולכים 120 מיליון השקלים שבתקציב. אנחנו עכשיו בשלב של גיבוש תוכניות עידוד עלייה ותוכניות הקליטה. אנחנו בתקציב 2023. 120 מיליון השקלים הם כולם לתקציב 2024? אין בתקציב 2023 לטובת העניין? - - - בואי, בבקשה, תצטרפי לשולחן. לא, לא. אני לא משתתפת.

אני צריכה לבדוק את זה.

למה את לא משתתפת? את ממשרד הקליטה?

מה תפקידך? אני יועצת מנכ"ל.

למה את יושבת ביציע? - - - לשכת מנכ"ל אמורה לדעת איפה 120 מיליון השקלים נמצאים.

12 מיליון השקלים למשרד ההתיישבות הם חלק מזה, או שזה בנוסף? דקלה, לא שומעים. אם את מדברת, אז תשתתפי. אם לא, אז לא. - - - אז למה באת? אני לא מבין. באת לוועדה או לא באת לוועדה? לא באתי כמשתתפת פורמלית. באתי כי לי ולשלומית יש פגישה אחרי ישיבות ועדות הכנסת. את יודעת להגיד? אני צריכה לבדוק את זה. אני לא יודעת להגיד עכשיו. לא שונה ממה ששמענו בשמונת החודשים האחרונים. אדוני היו"ר, אני לא אגיד לך מה לעשות, אבל גם כיו"ר ועדת החינוך, תשובות כאלה, מבחינתי, לא מקובלות. ההצעה לסדר הזו עלתה במליאה לפני מספר חודשים. היה לכם המון-המון זמן להתכונן לאותה ישיבה.

הרי ברור לכם שלא הייתי מקבל תשובות כאלה,

לא היו"ר ולא המשתתפים. אלו שאלות לגיטימיות כגוף שמפקח על משרדי ממשלה לשאול, ישנו פה תקציב, ישנן תכוניות ייעודיות מבורכות, ואנחנו רק רוצים לדעת מה התוכניות,

לגבי התקציב, לאן הכסף הזה הולך, באיזו צורה, אם יצאו כבר קולות קוראים, אם זה ילך דרך מכרזים. אתם מדברים על תוכניות קהילתיות, מדברים על כל מיני דברים, ולצערי, מקבלים פה כותרות. אני יכול לומר שני דברים.

בכל הכבוד, שי, אתה מהסוכנות היהודית. יש משרד ממשלתי. אנחנו העברנו חמש שאלות למשרד העלייה והקליטה. מהן התוכניות המיוחדות של משרד העלייה והקליטה לקליטת עולים מצרפת? אני לא מצאתי תשובה בתשובה הכתובה שהעברתם לנו. נתוני עולים מצרפת בחמש השנים האחרונות, גיל ועיסוק קיבלנו. נתוני עולים מצרפת שעזבו וחזרו בחמש השנים האחרונות אני לא יודע כמה יש להם את הנתונים לגבי החזרה. תקציב ייעודי שמושקע לעידוד עלייה מצרפת, סכומים ותוכניות לביצוע קיבלנו את התקציב של אופק ישראלי לשנת 2022, אבל זה התקציב היחיד שמושקע?

סיוע משרד החינוך לילדי עולים מצרפת האם קיימים מספיק מגשרים דוברי צרפתית? גם לא קיבלנו תשובה. או שיש לכם תשובות לתת פה בדיון, או שנקבע דיון שנוכל לקבל בו תשובות. מישהו יודע לענות על חמש השאלות האלה? על מגשרים אני יכולה תוך רגע וחצי להשיב.

אנחנו מוציאים קול קורא לרשויות, עם מפתח וקריטריונים. אנחנו שינינו את הקריטריונים והיטבנו את תנאי ההעסקה. זה בהקשר של המגשרים. משה בודואן,

אנחנו מדברים על תוכנית חירום ועידוד עלייה, ואני בא כנציג של עיר בינונית היום, כי עברנו ל-50,000, אבל עיר קטנה. איזו עיר? טבריה. להגיד את האמת, לא ראיתי הרבה עידוד עלייה של צרפתים לבוא לאיזור הפריפריה. ובאיזור הפריפריה שכר הדירה נמוך יותר, יש לנו עבודה, יש פרויקטורים שיותר זמינים באופן טבעי כי יש פחות עלייה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך רשות עם תקציבים יותר דלים בשביל לעשות עידוד עלייה עצמאי. את כל הדברים האלה אני אומר לעולים. עולה שאין לו דיור, אנחנו נותנים לו שבועיים דיור על חשבון העירייה. אז יש לך אפשרות לקבל כתובת. בתוך שבועיים הבן-אדם סיים גם את כל הטפסים שלו, בתוך שבועיים הוא כבר משכיר דירה ויש לו עבודה, והילדים הם בתוך מסגרת לימודית. אם קיבלנו 800 בני אתיופיה כרגע ויש 500 בני מנשה, אז אני לא רואה מה הבעיה כשיהיו עוד 100 או עוד 200 צרפתים שיגיעו.

מתי יצאת מטעם העירייה ליריד לעידוד עלייה בצרפת? היריד האחרון היה במאי, אם אני לא טועה. ומה אתה מציג להם ביריד כזה? אנחנו מציגים את התוכניות שלנו. אני עובד גם עם דרום אמריקה, ולנציגים בחו"ל, פונים אלינו ישירות. זאת אומרת, אני מדבר עם העולים לפני שהם מגיעים לארץ, אני מסביר להם לקראת מה הם הולכים. כשהם באים כבר מקבלים אותם בזרועות פתוחות. לא אני בא, קניתי בית ועכשיו אני צריך להתמודד עם הקושי. אנחנו פה בשביל לתת להם יד. אבל אתם באים לירידי עלייה. כן, אבל ירידים זה לא מספיק. בן-אדם יכול להגיע ליריד ולא להגיע. הוא בא לשאול על משרד הפנים, הבריאות וכולי. בדרך-כלל זה העיר שמקבלת, ואנחנו מקבלים את העולים. אם היינו יותר מעורבים בתור פרויקטורים בחו"ל, היינו יכולים לעזור יותר. הסיפור של עידוד עלייה וגם של התוכניות התקציביות, קשה לי להגיד שאנחנו מקבלים פה יותר מדי תשובות. אפשר להמשיך לשמוע התייחסויות, אבל מבחינת מהות הדיון אני חושב שכדאי שנקבע דיון נוסף. אני מבקש ממשרד העלייה והקליטה לשלוח את הגורמים הרלוונטיים שעוסקים בכל הפרויקטים האלה. אם במשרד הכריזו על 120 מיליון שקל לעידוד עלייה מצרפת,

אני לא מכיר עוד תחום שקיבל 120 מיליון שקל. זה אירוע. צריך לבוא מישהו שמרכז ושיודע לאן הולך כל שקל בסיפור הזה. ואז אפשר יהיה לקיים דיון על ההצעה של חה"כ טייב. אז אנחנו נתאם דיון מחדש. אתה מדבר על עידוד עלייה, והגורם המרכזי הוא נשירה. שיעורי הנשירה בקרב - - - אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על תוכנית החירום. אני שואל מהי תוכנית החירום. אבל אני רק אומרת לך, השקעת כסף בעידוד העלייה בלי השקעה בקליטה, זה לא יעזור שום דבר.

שיעורי הנשירה הגבוהים ביותר בקרב כל התלמידים במגזר היהודי הם בקרב דוברי צרפתית. כ-16% מתלמידי י"ב - - - יש 120 מיליון שקל. אני לא יכול לקבל תשובות על זה, אין לי מי שייתן לי תשובות. כמה מה-120 מיליון הלך לפרויקטים חינוכיים, כמה הולך ללימודי עברית. יכול להיות שאין, אז תגידו, הפרסום על ה-120 מיליון שקל היה לא נכון. ועכשיו נתחיל לדבר על מה שחה"כ טייב אומר, צריך שיהיו ובואו נראה מה עושים. אבל סליחה, אין לי יכולת לקבל את התשובות האלה כרגע. אני מבקש לקבוע דיון נוסף בעניין הזה.

11:54.